על סדר היום שתי הצעות חוק ממשלתיות: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 140),

מ/1606; והצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 141),

הנושא

נכון.

רגע, תקשיב. אני שואל את השאלה הפוך. אני בא ואומר שאם החטיבה להתיישבות, שזה דבר שיש לו מובנים בתכנון ובנייה, כשמה כן היא, והיא הייתה במשרד אחר,

דיברו שם גם נציגים מכל מיני תחומים כמו משרד השיכון וכולה,

דיברו גם ארגוני חברה על זה שצריך להסתכל במועצה הארצית על מובנים שונים.

והצרכים שיש

כתוב שתהיה תוספת של שני משרדי ממשלה. בחוק התכנון והבנייה, הממשלה מחליטה מי החברים.

כן, בבקשה, חבר הכנסת, אלון שוסטר.

תראו, קודם כל, ראשית, אני חושב שחשוב

הערבים,

הערבים הבדואים. אנחנו מוכרחים לתת אפשרות, לא רק בום בראש על מי שאין לו אפשרות להתפתח. צריך לתת את

החוק אומר, שהשר הממונה על החוק,

קרה פה דבר שלמעשה שר החקלאות רץ והתקדם עם החוק, מבלי שמשרד ושר הפנים היה מעורב.

ולכן, זה נעשה בצורה לא נכונה.

לא אמר שהוא יחליט, הוא אמר שהוא יביא את זה כהוראת שעה. אני חושב שהוויכוח כאן בצורה הזאת, הוא לא נכון.

שמעתי ממנו התנגדות. מה שאני הבנתי, והוא תיכף גם יסביר את עצמו. אם אני הבנתי נכון, אין לו ויכוח לגבי ההחלטה לגבי

מהבחינה הזאת, אנחנו לא רואים איזה נזק גדול, אם יהיה עכשיו עיכוב של מספר שבועות בודד,

והדבר ייעשה בצורה נכונה שכולם יהיו רגועים.

אלא שגם, הגופים האחרים יירגעו ויבינו שבאמת עשו פה עבודה

אז זה ככה ברמה גדולה. כן חשוב לי לומר שיש חשיבות מאוד מאוד גדולה לנציגות של משרד החקלאות. משרד החקלאות זה לא רק תכנון

החקלאות היא אתוס שעליו מושתת המדינה, ולכן יש חשיבות להחזרה לאלתר של נציגי משרד החקלאות.

אנחנו צריכים להבטיח איזון בין השלטון מרכזי לשלטון המקומי,

רק אני רוצה

תתאפק. יש הרבה מאוד דיונים סביב התב"עות והסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב. בעצם הרשות הזאת כפופה למשרד השיכון. הרשות להסדרת ההתיישבות בנגב כפופה למשרד השיכון, וברוב המקרים שבהם יש דיון בנושא ההתיישבות הבדואית, אז גם יש ייצוג של משרד השיכון והרשות

יש פה, קודם כל ברור דבר אחד,

קודם כל הממשלה סוברנית להחליט שהיא רוצה להוסיף משרדי ממשלה. קודם כל בכלל היא סוברנית לקבל החלטה כזאת. אלא מה,

יש פה הרבה מאוד דעות וגופים ציבוריים שרוצים לדבר, והכל יהיה סביב שני חברי כנסת, המוכשרים בבית,

אוקיי, טוב.

אוקיי. אנחנו נחזור למשרדים אחר כך, למשרד החקלאות וההתיישבות, נחזור אליכם בהמשך. אני רוצה

זה מקום שמגיעים אליו עשרות אלפי אנשים בשביל לראות נרקיסים צומחים גם

אנחנו מגיעים לוועדות, מגיעים לדיונים, מאושרות תוכניות

המצב הוא קרוב לקטסטרופה, וזה גם חלק ממשבר הדיור. כדאי להגיד גם את הדבר הזה.

גם בנושא של אוכלוסייה ערבית וגם בנושא של אוכלוסייה חרדית, ואני לא מדבר כרגע על הנגב כי שם הבעיה היא אחרת, כי במקומות אחרים כן יש בנייה,

אה, הם יצאו?

יש משרד נגב וגליל. יש משרד התיישבות. אני בא מההתיישבות ואני אשמח, כבוד יושב ראש, שתהיה נציגות למשרד להתיישבות בוועדות מאחר שמבחינתי, כל הטוב ביותר שכנראה יכול לייצג אותי.

תודה רבה, הבעת את עמדתך באופן ברור.

ניר אנגרט, רשות הטבע והגנים, בבקשה.

רשות הטבע והגנים, לא סתם היה פה קצת בלבול, זה

אפרופו סטטיסטיקה, למרות שאני חושב שעם סטטיסטיקה אפשר לשחק לכל הכיוונים. אבל, בסטטיסטיקה שאנחנו עשינו ראינו שיש וועדה אחת שבה אנחנו מגישים

למי יש יותר ניסיון מהשטח מאשר השלטון מהקומי.

עוד משרד חדש, יש לו יותר ניסיון מהשטח מאשר השלטון המקומי. ולכן אנחנו אומרים את הדבר הבא בצורה מאוד ברורה. מי שאמר, כבוד יושב הראש למועצה הארצית לתכנון ובנייה,

צריך לשמור

אני לא מדברת בשם פורום ה-15, אני מדברת בשם פורום ה-15 ומרכז השלטון המקומי. אה, כתוב לי פורום ה-15. אני נציגת פורום

זה מראה שאת מונחית פוליטית. את מדברת על זכויות אזרח ואת מונחית אחרת. זה מה שכואב. טוב לי שאת רואה קיפוח, וזה מצוין לראות קיפוח, ואני גם רואה את זה ככה. יודעים גם את דעתי בעניין. גם אמרתי אותה כאן בשולחן לפני שנה, כשישב כאן יושב ראש אחר. לא בגלל שהוא ישב שם. אני חושב שאתם, כאגודה לזכויות האזרח, רציתי להזכיר לך שיש עוד סוג אזרחים שבהם יש תכנון מיוחד עבורם, תדריך איך בונים שכונות עבורם. לא שהם רוצים שתשימי להם יהלומים על הגגות, רק את זה. זה הכול. לפחות לעורר אתכם להמשך. אני אוהב לשמוע את הדברים שלכם. בוועדת החוקה אני שמעתי אתכם בקשב רב לא פעם ולא פעמיים. אבל, תמשיכי, סליחה שהפרעתי, אני מתנצל מאוד. צר לי שאתה אומר את כל זה, כשלפני כמה משפטים אמרתי שלא רק שאני לא מתנגדת אלא שאדוני מקדם הצעת חוק כזאת. הצעות חוק כאלה לא מקודמות לאוכלוסיות אחרות משום מה, ובגלל זה אני צריכה לבוא ולהגיד את זה. יש רק שתי אוכלוסיות שאצלן התכנון הוא שונה. בסדר, אבל אתם,

אתם בממשלה ויכולים לקדם הצעות חוק כאלה.

טוב, גבירתי, אמרת כמה משפטים, בבקשה. אני רוצה להשלים את הדברים שלי.

לא מתנגדת לייצוג הולם, גם לאוכלוסיות מקופחות אחרות. אני אומרת, זאת קבוצה, 20 אחוזים מהאוכלוסייה במדינה, עם יישובים ייחודיים, שאין לה ייצוג הולם. יש לה בעיות תכנון מיוחדות ואין שום התייחסות אליהם, אין להם שום ייצוג. אני שלחתי את המספרים. אלא דברים שבוועדות ממשלתיות, בוועדות חקירה, זה עלה שוב ושוב ושוב במשך עשרות שנים, ולא נמצא לזה פתרון. משפט אחרון. לגבי הייצוג של נציגים חברתיים, התוספת.

במשך המון שנים ניסינו לקדם נציג חברתי בוועדות התכנון, ובכלל עוד נציגים שונים, אבל אני אתמקד בנציג החברתי. ברפורמה הקודמת שהייתה, כשעשו את הוראת השעה בשנת 2015, ניצלו את ההזדמנות והכניסו את הנציג החברתי הזה, שזה מבורך. התפקיד של נציג חברתי כזה הוא בעצם, אני אסביר, אדוני, נציג חברתי לא מייצג קבוצה מסוימת. לא, אבל אני שואל סתם. אם ב-2015. אני אסביר. מה שקרה זה שהכניסו את זה בהוראת השעה, וכשהוראת השעה בוטלה, אז גם התפקיד הזה בוטל בעצם. זה לא היה בכוונה. ולכן אני שואל, דקה. אני שואל, אני יודע שהוסיפו רשות אחת, את באר שבע, אז בזמנו,

גם נציג חברתי. כן. שר הרווחה. לא, לא. זה לא שר הרווחה. לא משנה, הוסיפו נציג חברתי. הוסיפו נציג חברתי. עכשיו, המטרה של נציג חברתי - - - ברור לי מה המטרה. המטרה של נציג חברתי היא בעצם שיהיה גורם לא ממשלתי, שהוא בעצם מביא את הקולות של קבוצות, מגזרים, אנשים שונים, לא של קבוצה ספציפית אחת, אל שולחן הדיונים של הציבור. ולכן, מאוד מאוד חשוב להחזיר את התפקיד הזה, אבל שזה לא יהיה בהוראת שעה כדי שעוד שלוש שנים זה יימחק שוב. צריך שזה יהיה תפקיד קבוע. תודה רבה, אנחנו נדון בזה. אני מבקש, אולי מישהו ממנהל התכנון או מהצוות המשפטי, אפשר להגיד לי עכשיו מי הנציגים כרגע, על פי חוק, במועצה הארצית? כולל נציגי ציבור, כולל הכול. ככה נדע כולנו על מה אנחנו מדברים. אוקיי, המועצה הארצית מורכבת מ-32 חברים. 12 נציגי שרים ועוד שני נציגי ממשלה אחרים. נציג רט"ג, שפה היה ויכוח אם הוא נציג ציבור או לא נציג ציבור, אז כרגע אנחנו נשאיר אותו כנציג ציבור. 14 נציגי ממשלה, 10 נציגי רשויות מקומיות, 3 עיריות של הערים הגדולות, 2 עיריות, 3 מועצות מקומיות ו-2 מועצות אזוריות, זה סך הכול עשרה. ו-8 גופי ציבור, הטכניון, ארגוני נשים, נציג הדור הצעיר, אדריכלים, מומחה בסוציולוגיה, נציג ארגוני הסביבה והמוסדות המיישבים, שזה היום ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית, והדור הצעיר. מי הגורם שבוחר את הנציגים האלה מהציבור? נגיד הצעירים. שר הפנים. אז זו בחירה של השר עצמו? בהמלצת הגוף היציג. בדרך כלל זה הגוף היציג שהוא מייצג. בחלק מהמקרים, זה הגוף היציג. אוקיי, אז רק שנדע על מה אנחנו מדברים. שווה לעשות עבודה על האיזון הזה. שווה לעשות עבודה. נכון, שווה לעשות עבודה על הכול. לעשות עבודה ולראות מי מהגופים האלה באמת בא ונמצא, ונותן את האינפוט שלו לכל דבר. יש דברים שאנחנו נילחם עליהם פה, על כל אחד, ובסוף יתברר שם בכלל לא מגיעים. אם הם לא מגיעים, זה רע מאוד.

מה שאמר ערן דורון, לגבי - - - אה, גם אדוני רוצה להמשיך שנייה. עינת בורנשטיין, קק"ל. בבקשה.

אז קודם כל, אני רוצה לתמוך במשרד החקלאות בכל מה שנאמר כאן. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי הנציגות בוועדות, גם במועצה הארצית וגם בוועדות המחוזיות, אני מדברת על נציגות של קק"ל, שכרגע אין נציגות ישירה של קק"ל בוועדות

משרד הבית, מה שנקרא. כל יום שהנציגים של משרד החקלאות לא נמצאים בוועדות השונות, זו תקלה.

אין בעיה, נרשם בפרוטוקול. רק להגיד מה הם חושבים. אני יודע מה הם חושבים. 100 אחוז. תודה רבה. אנחנו צריכים לראות איך עושים את הכול. איך אומרים, התעוררנו עכשיו, תראו כמה שהממשלה הייתה טובה ועוררה נושא מאוד מאוד חשוב.

אנחנו צריכים לראות - - - עוד לא אצה לנו שום דבר. אבל כן אצה לי הדרך. יש בעיה אחת שצריך לדבר עליה תכף ואולי גם בהמשך. תודה רבה לך. עודד כספי, רכז פעילות למען הרי ירושלים. יצא. שיר גולדובסקי, חיים וסביבה, דיברו. לא, לא דיברנו. אם הוא מייצג אתכם. לא, לא. אני מייצג את החברה להגנת הטבע. אני הנציג של ארגוני הסביבה. 60 שניות, בבקשה. תודה, אדוני יושב הראש. בגדול רציתי להוסיף ולחזק את דברי חבריי. את זה אפשר גם ב-30 שניות. אין בעיה, בנוגע לייצוג מאוזן בוועדות התכנון. להגיד שאנחנו כן תומכים בהחזרתו של נציג משרד החקלאות למוסדות התכנון, והחזרת המצב לקדמותו. אבל, בעיצומו של המשבר הסביבתי שאנחנו מציינים כיום, אין הצדקה להגדיל ייצוג המשלה במוסדות התכנון כאשר הדבר בא לידי ביטוי על ידי נציגים שבראש מעינם עומדים פיתוח, התיישבות ותשתיות, ללא איזון ראוי על ידי גורמים שהם מוטי שימור ואיזון ועל ידי גומרים שאינם נציגי ממשלה. כולנו יודעים מה החשיבות של ייצוג מאוזן בוועדות התכנון. זה יכול לעזור לקדם החלטות טובות יותר, להגביר את האמון והלגיטימיות בתהליך. 10 שניות. לאור זאת, אנחנו מציעים להוסיף את הנציגים של רשות הטבע והגנים. גם המשרד להגנת הסביבה, אנחנו תומכים בהצעה של המשרד להגנת הסביבה.

תשלחו מכתב. תהיה גם ישיבת המשך ואני אזכור את כל מי שלא דיבר. אני רוצה לומר ככה. אנחנו כרגע את הישיבה הזאת סוגרים. אנחנו לא סוגרים את הנושא. אנחנו נצטרך לראות אם יש איזושהי דרך לגשר בכלל בין הצורך כרגע לבין הדבר המרכזי. דברים מהסוג הזה,

כשעושים שינוי צריך לראות את המפה הכוללת. אי אפשר לבוא ולעשות דבר כשאתה לא מסתכל על המפה הכוללת. צריך לראות, ואנחנו נקדם דיונים גם עם משרדי הממשלה. אני רק מבקש בקשה אחת, עד לדיון הבא שיהיה, ואנחנו ננסה לראות מתי, אני מבקש רק דבר אחד.

כיושב ראש מטה התכנון הלאומי, וכאחראי על הוועדות, להוציא, שיצא מכתב, השאלה אם זה אפשרי מבחינה משפטית, שתצא הנחיה של מנהל מינהל תכנון, של שני הגופים האלה. וודאי משרד החינוך, וודאי הם בבעיה כי הם היו גם קודם. אבל יכולה לצאת הנחיה שכרגע יהיו נוכחים בוועדה הזאת. אנחנו צריכים לראות מה עושים כדי שלא ייפגע כרגע האינטרס הציבורי. כרגע האינטרס הציבורי יכול להיפגע אם יקבלו החלטות,

לו היה לכם כוח ביד, הייתם עוצרים אותן. אם הייתם נותנים לי לסיים את המשפט, אז הייתי מבקש, שבהוראת המינהל, ואני אומר עוד פעם, אני מציע לבדיקתך כמובן, ולהחלטתכם, שאם יש מצב שאי אפשר כרגע להצביע, כרגע, או מחר בבוקר, כי הרי החוק לא יעבור היום בלילה, אפשר לגרום למצב שבו אם תהיה התנגדות של אחד המשרדים הללו, דוחים החלטה ולא תהיה החלטה שתדרוס את חוות דעתם בכל מקרה. אני מדבר על החלטה של שני המשרדים אגב, מבחינתי. תבדוק את זה משפטית, תבדוק את זה חוקית ומעשית. כל השאר, אנחנו נבדוק בהמשך. אנחנו צריכים רק לדעת מה יש לנו פה על השולחן. זה מה שיש לנו כרגע על השולחן, ואנחנו נמשיך את הישיבה הזאת במועד שייקבע בהמשך.

רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 16:00.